אנחנו מתכנסים להקמת ועדה מיוחדת לדיון בהצעות החוק: הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים,

והצעת חוק לבחירות הכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף-2019. הנושא השני זה קביעת דיון משולב במליאה בשתי הצעות החוק הנ"ל. לגבי הרכב הוועדה המוצע - מה שמוצע זה 13 חברים: שלושה חברי סיעת כחול-לבן: אבי ניסנקורן, מאיר כהן, צבי האוזר. שלושה חברי סיעת הליכוד: מכלוף מיקי זוהר, אופיר כץ, קטי קטרין שטרית. יו"ר הוועדה חבר הכנסת אבי ניסנקורן.

הוועדה זה להכין לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית את הצעת החוק הבאות: הצ"ח התפזרות הכנסת העשרים ושתיים, התש"ף-2019. הצ"ח הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף-2019, בהיעדר ועדת חוקה וועדת כנסת שיכולות לחוקק. אנחנו נעבור להצבעה.

בעד, מי נגד? הצבעה בעד,

אין נמנעים, אין ההצעות התקבלו. אושר פה אחד. אני מבקש התייעצות סיעתית. - - - 2. קביעת דיון משולב במליאה בשתי הצעות החוק הנ"ל. נעבור לנושא השני: קביעת דיון משולב במליאה בשתי הצעות החוק הנ"ל. המשמעות היא שאנחנו רואים את ההצעות כהצעה אחת לעניין הדיון. אני מדגיש שההצבעות נפרדות. רק הנאומים משותפים. מי בעד, מי נגד? הצבעה בעד, 17 נגד, אין נמנעים,

שניים נעלמו במהלך ההצבעה... תודה רבה.

ננעלה בשעה 12:05.